אני פותחת את הדיון בהתפלגות סיעת

מי שביקש את הבקשה זה רע"מ ותע"ל. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, תציג את הבקשה. בוקר טוב, גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת מהרשימה המשותפת, שאני מקווה שאנחנו נמשיך להיות רשימה משותפת וההתפלגות אני כבר מציין בפתח הדברים לפחות בכל הקשור אלינו בתע"ל היא התפלגות טכנית גרידא, דבר שאנחנו עושים ומקובל בכנסות. אנחנו צירוף מפלגות ואנחנו מבקשים את ההתפלגות הזאת אך ורק למען הייצוג בוועדות הבחירות האזוריות וגם בעניין חברי ועדות קלפי, ואין שום משמעות

לבקשה שלנו. אנחנו הבהרנו את עמדתנו, גם אחרי מה שקרה אתמול והתפוצצות הישיבה שהייתה למשותפת. אנחנו לא אמרנו ולא אומרים נואש, אנחנו עושים כל מה שלאל ידינו ולא נרפה את ידינו ונמשיך במאמצים שלנו על מנת שהרשימה המשותפת על ארבעת מרכיביה, חד"ש,

תע"ל ובל"ד, ימשיכו ותמשיך לייצג את הציבור הערבי במדינה. זה מה שמצפים מאתנו וזה מה שרוצה הרוב המכריע של התומכים של הרשימה המשותפת. לכן אני מוצא לנכון במעמד הגשת הבקשה לחזור ולהדגיש את הנושא הזה, שמדובר אך ורק בהתפלגות טכנית שאין לה שום משמעות מעבר לזה ושאנחנו פועלים ועושים כל מה שאנחנו יכולים על מנת שנמשיך ברשימה המשותפת בהרכב של ארבעת מרכיביה. בערבית אני אומר (תרגום): הבקשה שאנו מגישים היום לוועדת הכנסת להכריז על התנועה הערבית לשינוי כמפלגה עצמאית, אין לה שום משמעויות פוליטיות. זו בקשה טכנית הנהוגה בכנסת אך ורק ביחס לחברי הקלפי ולהסדרים הלוגיסטיים בבחירות. עמדתנו בתנועה הערבית לשינוי ברורה והודענו עליה. אנחנו פועלים, פעלנו ונפעל למען הישארות הרשימה הערבית המשותפת על ארבעת מרכיביה. זו בקשה טכנית ואין לה שום משמעויות או השלכות פוליטיות. תודה, גברתי. אני מבקש לאשר את הבקשה. תודה רבה. אתה רוצה להוסיף משהו? כן. תודה רבה, היושבת בראש, חברים, חברות. אנחנו גם מגישים בקשה לפיצול טכני בשם רשימת האיחוד הערבי רע"מ. היינו אלה שיזמנו את הקמת הרשימה המשותפת. לעולם לא נהיה אלה שמפוצצים את הרשימה המשותפת. בדרך ויתרנו בכל פעם שהיה צריך, כדי להקל על המשך דרכם של ארבע מפלגות ברשימה אחת. זה לא קל. לעתים יש מחלוקות מהותיות בדעות הן בהיבט החברתי, הן בהיבט הפוליטי. ובכל זאת היינו תמיד ראשונים לעשות את הכול כדי להמשיך את דרכה של הרשימה המשותפת, ומכאן שהפיצול היום הוא אכן טכני לשם התארגנות יותר יעילה בבחירות. אני גם אגיד כמה משפטים בערבית. (תרגום): אנחנו פעלנו יותר מכולם על מנת שהרשימה המשותפת תתקיים על ארבעת מרכיביה. היא הייתה רצון העם. היו מחלוקות בהיבט החברתי, האידיאולוגי והפוליטי. רצינו לגשר עליהן עד אתמול. אתמול האחים מיהרו להכריז על סיומה של הרשימה המשותפת ולמרות עמדה זו אנו מדגישים שאנחנו נשארים ברשימה המשותפת ונחזיר את ההחלטה אל המוסדות שלנו. המוסדות שלנו נתנו לנו שהות של 48 שעות לנסות לשמור על הרשימה המשותפת, ואם השותפים יחליטו לפרק את השותפות הזו וייכפה עלינו ללכת כל אחד לדרכו הוא, נעמוד מול כך באומץ באמצעות הרשימה שלנו,

הערבית המאוחדת

קודם כול למען החברה הערבית. המפלגות קיימות כדי לשרת את הציבור ולא להפך. הציבור לא משרת את המפלגות. על כן אני מבקש גם את הפיצול הזה בשם רשימת האיחוד הערבי רע"מ.

יש פה שלושה

שיכול לעמוד באיתנות על הקו הפוליטי שסוכם בין כלל המרכיבים של הרשימה המשותפת. ואין שום בעיה עם בקשות שהן טכניות כדי לאפשר לכל הגורמים לפעול בצורה הכי יעילה בשטח כדי להגיע לתוצאות הכי מרביות שאפשר, וזה אפשרי וקיים. אני מקווה מאוד שהבקשות האלה לא מסתמכות על שום רקע בעניין המגעים והישיבות הפוליטיות שהיו לרשימה המשותפת בזמן האחרון. אנחנו עדיין רואים את החשיבות להמשיך את הדרך ביחד. כשאני אומרת אנחנו, במקרה הזה זה חד"ש. נפעל כמה שאפשר שהרשימה המשותפת תמשיך לפעול, עם בקשות טכניות או בלי בקשות טכניות. העיקר הוא המאבק הפוליטי, לא העניינים הטכניים. העיקר הוא התוכנית הפוליטית, זה מה שחשוב, על זה אנחנו נמצאים ביחד. ואם זה יעזור בקידום העשייה בזמן הבחירות, אז שיהיה. יש כאן בקשה, בדומה לבקשות שהיו פה לאחרונה מטעם סיעת ימינה. יהדות התורה ודגל התורה, אותו דבר.

אלה בקשות שקורות לא מעט לפני בחירות. ימינה זה לא דומה. זה גם היה לפי מפלגות, האיחוד הלאומי. היא מתכוונת ששם זה לא היה רק טכני. נכון. יהדות התורה זה דומה. שם התפצלו לפני שהתפצלו טכנית. כמובן מה שקורה כאן לא מחייב את דרך הריצה לכנסת הבאה. כמו שנאמר, אלה שיקולים אחרים. הסיעה היום בכנסת, ששמה היום הוא הרשימה המשותפת חד"ש,

רשימת המועמדים הוגשה על ידי ארבע מפלגות. הגישו הסכם שמאפשר התפלגות לפי הרכב מפלגתי, ובהתאם לאותו הסכם מתבקשת עכשיו ההתפלגות. זאת אומרת, אם תרוצו יחד תצטרכו שוב להגיש את ההסכם? בשביל שיתאפשר להתפלג צריך להגיש הסכם ליו"ר ועדת

אפשר לרוץ ולא להגיש הסכם, כמו שהיה כאן הסיפור עם הליכוד וכולנו, ואז זה לא מאפשר התפלגות. בשביל שתתאפשר התפלגות, גם אם אין שליש, צריך הסכם. המשמעות של הריצה הנפרדת גם אומרת כמובן שהמימון בנפרד, גם המימון השוטף, גם מימון הבחירות וכו'. כשעשינו את זה בכחול לבן הגשנו הסכם?

בסוף ההתפלגות לא הייתה לפי מפלגות, כי היה הסיפור של פנינה תמנו. הם שברו את כל הכלים. מי שמבקש את הבקשה כעת זה רע"מ ותע"ל, ולכן הסיעה נשארת עם חד"ש ובל"ד, שכמובן בל"ד גם הוזמנו אבל לא הגיעו, וזה בסדר. אבל אני יודעת מה עמדתם. עכשיו מה שצריך טכנית זה להגיד מה יהיו שמות הסיעות, ובכל סיעה מי יהיה בא כוח וממלא מקום. דיברתי עם הסיעות ואני רוצה להגיד את זה גם לפרוטוקול ולוודא שזה על דעתכם. החלק הגדול יותר יישאר הרשימה המשותפת או הרשימה המשותפת חד"ש בל"ד? כי היום זה נקרא הרשימה המשותפת חד"ש,

הרשימה המשותפת, ומתחת לזה חד"ש בל"ד. אין שורה מתחת. יש שם של סיעה. זה שם הסיעה רק בכנסת הזאת. אפשר להשאיר הרשימה המשותפת.

אז יש לנו הרשימה המשותפת. דווקא זה יהיה יותר מתאים משותפת חד"ש בל"ד, כי זו המציאות.

למרות שיש להם הזכות, בגלל שהם החלק הגדול יותר, להשתמש ברשימה המשותפת. את רוצה לבדוק את זה? לא, זה בסדר. הרשימה המשותפת חד"ש בל"ד? הרשימה המשותפת.

מסרת לנו שהיום הרשימה המשותפת בא כוח זה מנסור דהאמשה וממלא מקום חבר הכנסת מנסור עבאס, שכבר לא יהיה רלוונטי לסיעה הזאת. אמרת שמנסור דהאמשה יישאר בא כוח וממלא המקום יהיה חבר הכנסת שחאדה, נכון?

הסיעה הזאת,

תייצג את בל"ד וחד"ש כמו שהיה עד היום כשתי מפלגות נפרדות. תהיה לנו סיעת רע"מ-רשימת האיחוד הערבי. אמרנו רע"מ עם מ"ם רגילה. שם אין שינוי, כי כבר היום היא סיעה נפרדת. מי שהיום באי כוח זה חבר הכנסת מנסור עבאס וממלא מקום אבראהים חיג'זי, וכך יישאר.

והסיעה השלישית תהיה תע"ל התנועה הערבית להתחדשות, וגם כן לא יהיה שינוי בבאי הכוח. הם כבר סיעה נפרדת? כי היום כל אחד מכם כבר סיעה נפרדת לעניין המימון. למשל בחד"ש היום מי שבא כוח זה מנסור דהאמשה, ועאדל עמר הוא הממלא מקום. מי שהיו סיעות נפרדות עכשיו הופכות להיות סיעות רגילות בכנסת. אני אשלים. תע"ל התנועה הערבית להתחדשות, שבא כוח הוא חבר הכנסת טיבי וממלא מקום הוא חבר הכנסת סעדי. צריך להצביע על זה. אני לא חברה, וגם יש לנו שני חברים בוועדה. אז אישרנו פה אחד.

הישיבה ננעלה בשעה 11:22.